בוקר טוב לכולם. אני מבקש להתחיל את ישיבת ועדת הכלכלה. גברתי מנהלת הוועדה, יושב ראש מפלגת העבודה והמחנה הציוני אבי גבאי, הרשמת,

אני מבקש להתחיל את הדיון של היום אבל כמדי יום אנחנו פותחים את היום בשיר. בוקר טוב, היום יום שלישי, י' בטבת, בשבת נקרא את פרשת ויהי ונסיים את ספר בראשית. י' בטבת נקבע כצום. ביום זה החל המצור של נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים. המצור הסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים, חורבן בית המקדש הראשון.

החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום י' בטבת בכל שנה כיום הקדיש הכללי. יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע לנהוג במנהגי אזכרה ויום השנה. אמש הלכה לעולמה בטרם עת רונה רמון שהייתה פעילה ציבורית התומכת בחינוך ובקידום של בני נוער בישראל. היא נפטרה אתמול והיא בת 54 בלבד לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. רמון היא אלמנתו של אלוף-משנה אילן רמון זכרונו לברכה, האסטרונאוט הישראלי הראשון שנספה באסון מעבורת החלל קולומביה והיא אמו של סרן אסף רמון זכרונו לברכה שהמשיך בדרכו של אביו כטייס בחיל האוויר ונהרג בתאונת אימונים. כאבה היה כאב כה גדול עד שהרגשנו כולנו כאילו זה הכאב הפרטי של כולנו. רונה נתנה את היקרים לה מכל למדינה והקדישה את חייה לחינוך, לציונות ולעשיית טוב. היא הייתה אישה יקרה ואהובה ותחסר למדינת ישראל ולחברה הישראלית. ובמעבר. היום אקריא את שירו של רועי חסן, שיר שמתכתב עם הדיון היום על יוקר המחיה. חסן, יליד חדרה 1983, ומתגורר בה גם כיום. נשוי ואב לילדה. הוא משורר וסופר ישראלי, חתן פרס ברנשטיין לשנת 2015 עבור ספר הביכורים שלו "הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה" וחתן פרס משרד התרבות בשנת 2016 עבור ספר שיריו השני "זהב אריות". רועי מלמד שירה באוניברסיטת תל אביב וסדנאות כתיבה בשלושה בתי ספר שונים. הוא חבר בלהקת מוסטנג ומגיש את התוכנית "לב שחור", שעה של מוסיקה שחורה בחאן תרבות. ב-2018 יצא ספרו השלישי "אין מקום אחר" פרוזה, קובץ סיפורים קצר. לא יצאנו ממצרים. לבניי ובנותיי. רועי חסן. לא יצאנו ממצרים עבדים היינו ועבדים נשארנו ואין לחם לא כי מיהרנו כי אין כסף לקנות במכולת. פרעה עדיין חי ומושל בנו הוא וסריסיו ושלישיו באוצר. העבדות מודרנית, הרעב אותו רעב. אמרת לא יהיה עוד מבול. אני באמת לא מצליח להבין למה אולי שווה לך לשקול את זה שוב מחדש? אז לפחות תרעיד את הארץ תקרע את הים אישה ישנה על ספסל תחת שמך מעשה אצבעותיך.

גבר מחפש ארוחה כמו חתול בערימת זבל, עפר ואשפתות ואין תקומה. לא יצאנו ממצרים ואני לא מתכוון לשקר. מתכתב לגמרי עם המציאות. באיזו מדינה? תכף נגיע לזה. כל אחד בתורו. בוקר טוב לכם. אני רוצה להזכיר שאת הדיון הזה זימנתי בעקבות העלייה אני אחלק את האמירה שלי לשניים הצפויה בחשמל שאמורה לגרור את כל המשק, ונמצא כאן יושב ראש רשות החשמל, נמצא כאן יושב ראש רשות המים, ולא סתם הם יושבים אחד ליד שני. זאת אומרת, זה כמו גלגל שמסתובב לו ובהזדמנות הזו שני מעגלי התייחסות. יש קודם כל אתה אלה שכבר מבקשים להעלות את המחירים כיוון שהעלייה המשמעותית הזו מייצרת השפעה מאוד ישירה על הפעולה שלהם והם מנצלים את ההזדמנות מבחינתם, במירכאות או שלא במירכאות, כדי להעלות את המחירים. כמובן יש את כל אלה שמנצלים, מבקשים לנצל את ההזדמנות בעת הזאת להעלות מחירים כי אפשר עכשיו להעלות מחירים. אני חושב שהגל המשמעותי עוד לפנינו. יש כאלה שעדיין מעט מתביישים כי בכל זאת יש גל של אמירה חברתית, יש איזשהו גל כזה שנותן לחלק מהמפעלים או לבעלי המפעלים להתנהג מעט בעדינות אבל זה יגיע. ברשותכם, אני רוצה לומר לכם מונולוג קצר אבל מאוד ממוקד כמי שהיה וליווה את מתווה הגז כמעט מתחילתו, בוודאי עד סופו. אני אומר את זה כך ואני פונה אליך אדוני יושב ראש רשות החשמל. אני יודע שאתה כמעט טכנוקרט לחלוטין. היכולת שלך להשפיע לשנות, היא כמעט אפסית. אבל יש לך מעמד ציבורי עליון מן המדרגה העליונה ולאמירה שלך יש משמעות ציבורית מן המדרגה העליונה, כנראה אפילו יותר מכל מי שיושב כאן שיש מי שיאמר שהוא נגוע בדרך כזו או אחרת. יושרתך, לפחות מנקודת המבט שלי, איננה מוטלת בספק ואני אומר זאת כמי שמכיר אותך מקרוב. אתה יודע שהחטא הקדמון הוא הסכם הגז עם חברת החשמל, בין הטייקונים לבין החברה. שאף אחד כאן לא ינסה למרוח אותי, לא לקחת אותי לסיפורים של מדדים, של עליות בעולם, של דולר, של כל מיני סיפורים כאלה. מה שאני מצפה ממך אדוני היום זה לומר את הדברים לא ליד, לא כאילו, אלא באופן הברור ביותר. אחת הנקודות שאנחנו עוסקים בהן בוועדה הזאת היא תמיד בחקיקה. תאמר לך היועצת המשפטית שאנחנו פועלים כדי לא לייצר הפרה משתלמת, שגופים לא יבצעו פעולות נגד הציבור אם יש כאן סיטואציה שעלולה להיות בה הפרה משתלמת. אני אומר לך עכשיו שהגיעה העת לבחון שהמדינה תבדוק הפרה משתלמת, שהיא זו שתתבע לפתוח את החוזה. היא חייבת. זו חובתה. כל תרגיל שיבקש לדחות, לתת סובסידיה נקודתית, היא בסוף תחזור אל הציבור וכנראה בכפל כפליים. ההסכם הזה הוא כמעט הסכם מושחת כי בסופו של עניין כשהוא נחתם, הוא נחתם עם מונופול ואמרנו זאת. אין מילה אשר אני אומר כאן שלא נאמרה. אין מילה שלא נאמרה. כל המילים נאמרו.

יהיו כאן הרבה מילים. אני רוצה לומר לך, ולא סתם אני פונה ומכוון אליך, כי כשאני אפנה לחברת החשמל - ונמצא כאן מנכ"ל, גם מנכ"ל מוערך, עופר בלוך הוא יגיד לך לא בידיים שלו. אני חוסך לך את הכול. אני לא אוותר לך היום. אני אומר לך ולו רק כי אתה אחד האנשים הכי ישרים בתוך המערכת והכי ערכיים. לא אוותר לך היום. אני תובע ממך, לא מצפה אלא תובע ממך, לקום ולהגיד את הדברים האלה בצורה ברורה. היום יש בשוק מחירי גז לאין שיעור יותר נמוכים מאשר אלה שנמכרים על ידי המונופול לחברת החשמל. אני רוצה להזכיר שיש כאן שני טקטים. יש את הטקט המיידי שהוא העלייה המיידית ויש את הטווח היותר ארוך. בטווח המיידי, הממשלה חייבת להתערב פיזית בדרכים שמציע שר האוצר או בכל דרך אחרת. אומרים לי, ואני עוד זוכר, שיש התחייבות בחוזים שהמדינה מחויבת לקנות ואסור לה לפתוח. הכול נכתב. מה לא עשו למענם? למרות הכול ואף על פי כן כל הטייקונים האלה בסופו של עניין, עם כל מה שנאמר, חיים מאתנו, מהמדינה. לא יהיה מצב ובזאת אני מסיים שהציבור שהובטח לנו שהגז הוא התקווה החדשה שלנו, ישב ראש הממשלה באולם נגב, ומהתקווה הזו אין כלום. אין כלום. זה לא שאמרו לנו שהנה התחיל ולא.

שלא מומשו והדברים שאמר אתמול שר האנרגיה מעל הבמה במליאה, אני אומר לו: ידידי שטייניץ, קשקוש גמור. מספיק עם החפירות האלה חסרות השחר. עד מתי תמרח אותנו? לא מוותר. אומרים מה הסמכות שלנו. יש לנו סמכות מוסרית כלפיכם, כלפי כל מי שעוסק בעניין הזה.

אני אפתח אתך אדוני יושב ראש המחנה הציוני. אני רוצה להזכיר שהסיבה שאני גם ביקשתי מאבי גבאי להיות כאן היא לא רק הרצון שלי להתחנף אליו במישור הפוליטי. שאף אחד לא יתבלבל, זה לא כך. העניין הוא מאוד פשוט. אבי היה השר להגנת הסביבה והוא אמר והתבטא בצורה מאוד ברורה סביב העניינים האלה ואני חושב שזו הזדמנות נוספת לו לומר את הדברים.

פעם אחרונה שאני ראיתי אותך כאן, זה היה על זה. לא על יוקר המחיה אלא על מתווה הגז. הפאנצ' הוא על מתווה הגז. אני רוצה להבין אם זה הקונטקסט של הדיון. על מה זומנו לדיון? בדברי הפתיחה שלך שמעתי רק

חבר הכנסת פולקמן, נתתי לך את השישים שניות של אושר. בוא נתקדם. גמרנו. לא הפרעתי לך. בוקר טוב אדוני היושב ראש, בוקר טוב חברים. בפעם הקודמת שהייתי כאן זה היה באמת סביב התהליך של שימוע לסעיף 52, שימוע שהיה כאן בצורה מרשימה, בדיוק כמו ועדת חקירה לבנקים שמבחוץ אני רואה תהליך מאוד מאוד מרשים. הפעם הזימון עבר בקלות יחסית לפעם שעברה. לא היינו צריכים לריב עם אף אחד. אני פשוט באתי. קראתי את הדברים שאמרתי בפעם הקודמת ומצאתי אמירה מאוד רלוונטית למה שאנחנו אומרים היום, למה שקורה כאן היום,

למה שפתחת את הדברים. אז אמרתי שדברים שיוצאים לא מאוזנים, סופם להתפרק. כל מתווה הגז הזה הוא לא מאוזן כי בסופו של דבר הוא משרת רק את חברות הגז ולא את הציבור ולא את הממשלה ולא אף אחד. לכן אני מאמין שגם את הדבר הזה אפשר לשנות ואפשר לטפל בסוגיות האלה. הנושא הוא באמת יוקר המחיה. הוא לא רק נושא הגז. הוא נושא שהוא חשוב לנו.

יוקר המחיה מורכב לא רק מעסקים אלא הוא מורכב גם ממה שהממשלה מספקת לנו שירותים ועושה או לא עושה עבורנו. למה מעולם לא היית בוועדה בנושא יוקר המחיה? אני לא אתן לך להפריע.

פולקמן, אני לא אתן לך להפריע. אני עוד לא הוצאתי אף אחד ואני לא אוציא אותך. פעם אחת לא ראיתי אותך כאן. פולקמן, אני אומר לך מה היתרון. כל אחד אומר את דעתו בלבד. תינתן לך זכות דיבור. אני לא אתן לך להפריע. פולקמן, אני אוציא אותך.

כמו שאתם יודעים, הציבור תחת מתקפה של יוקר מחיה. זאת גם הממשלה שמתפרקת משירותים ציבוריים וגורמת לאנשים ללכת ולרכוש את השירותים באופן פרטי, גם בריאות וגם חינוך, וגם כמובן החברות העסקיות שמחפשות הזדמנויות כל הזמן להעלות מחירים ומצליחות כל עוד הרגולטור או הציבור לא עוצרים אותן בעניין הזה. חברים, אני את העולם הכלכלי מכיר מצוין. מכיר מכל הזוויות. פולקמן, אני גם כלכלן, גם הייתי באגף התקציבים, גם הייתי מנכ"ל של חברות וגם הייתי שר, כך שאני מכיר את זה מכל הכיוונים. התהליך הטבעי של השוק - אגב, של כל שוק - הוא עליית מחירים. זה מה שקורה. הדבר היחידי שעוצר את התהליך הטבעי של שוק, זאת ממשלה. אלה רפורמות. כשיש רפורמות, הן מקזזות את התהליך הטבעי ומאפשרות באמת להקטין את ההוצאות גם לעסקים ובהמשך, כמו שאמרת היושב ראש, להקטין את ההוצאות לאזרחים. לצערי ההתפרצות עכשיו של יוקר המחיה היא לא מפתיעה. אני עוקב אחרי מה שנקרא "הרפורמות" בשוק בשנים האחרונות ואני אומר לכם כאחד שמבין בזה.

אני מסתכל ואני רואה בין השורות שאין הרבה בין הדברים האלה למעט יוצא דופן אחד שזאת רפורמת השמיים הפתוחים שהיא באמת הצלחה אמיתית גדולה ומשמעותית. ובנקים. שום דבר ואני אתייחס לזה. מכירת כרטיסי אשראי, ירידות בעמלות כניסה. כלום ושום דבר ואני אתייחס לזה. לגבי הבנקים, תסתכל בחוק ותראה פרסומות של הלוואות. מי מפרסם הלוואות? וירידה בריביות.

במחירים יותר גבוהים. חברות האשראי יותר יקרות מהבנקים. אבי, עשה לי טובה, אל תיפול לזה. אתה תגיד את אשר אתה רוצה. לגיטימי שתהיה ביקורת, אבל עובדות. רועי, אני אוציא אותך. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. רועי, תפסיק להפריע. מלחך פנכה של כחלון. פולקמן, עשיתי קצת יותר ממך בחיים כדי לדעת על מה אני מדבר.

רועי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. יש את הספר הזה של מעשה בחמישה בלונים, על סופו של כל בלון, כשעושים רפורמות שאין בהם שום דבר, מגיעים למצב הזה שאנחנו נמצאים בו היום שבעצם יוקר המחיה מתפוצץ ושהממשלה לא עושה, נוצר ואקום ואנחנו רואים ממשלה שבעצם איבדה שליטה על הדבר הכי חשוב לנו שזה יוקר המחיה. אני רוצה להתייחס לנושא של חברת חשמל והנושא המרכזי שדיברת עליו,

מה שבעצם מדליק כרגע את הנושא הזה. אני לא מסתכל על מה גרם רק לעלייה של שמונה אחוזים. ראיתי את ההתפלגות בין זה לזה ואני מבין. הכול כלכלה, מספרים, הכול טוב ויפה.

הסיפור האמיתי הוא איך אנחנו מורידים את מחירי החשמל ב-20 אחוזים. זה הסיפור האמיתי, ואפשר להוריד את זה. אם אנחנו נוריד את מחיר הגז למחיר, אפילו לא הסביר שלו, למחיר יותר גבוה מהסביר שלו - - - כמה עלות הגז הטבעי מתוך עלות ייצור חשמל? 14 אחוזים. את מחיר החשמל אפשר להוריד ב-20 אחוזים. זה הפתרון האמיתי.

זה לא שום דבר, זה לא מסביב לבעיה אלא זה הפתרון האמיתי ואת זה צריך לעשות. לכן התנגדתי למתווה הגז ולכן הצגתי מודל חלופי למתווה הגז. אני ישבתי כאן וגם הצגתי מודל חלופי ולא רק אמרתי מה לא. אגב, אם המודל שלי היה מתממש, המחיר היה יותר נמוך. מר גבאי, מה עלות הגז הטבעי מתוך ייצור החשמל? יש מספרים ויש נתונים. אין לו עניין לדבר על עובדות. לו זה לא חשוב. יש מספרים ויש נתונים.

המחיר היה יותר זול ובסופו של דבר לממשלה היו יותר כלים להשתמש בזה. אם היו עושים מחיר עלות פלוס בלו, הממשלה הייתה יכולה למשל עכשיו להוריד את הבלו כדי לא להעלות את המחיר. היו לה את הכלים. היום היא איבדה את הכלים לעשות את הדברים האלה. זה מה שאנחנו רואים היום. אין ארוחות חינם. הממשלה שברחה מהתמודדות עם חברות הגז מוצאת את זה עכשיו במחירי החשמל. אין ארוחות חינם בשום מקום, בטח לא בכלכלה. חשמל הוא לא עוד הוצאה. זאת הוצאה שכולם משלמים, גם עסקים,

וגם משקי הבית. כאשר החשמל עולה, כמו שאמרת, העסקים מתאימים את המחירים שלהם. הגופים הציבוריים, יש להם הצמדות מים לחשמל. רק לצרכנים אין מנגנון הצמדה. רק להם אין מנגנון הצמדה לעליות המחירים ורק לצרכנים אין מה שנקרא יציבות רגולטורית. להם אין יציבות רגולטורית. הם צריכים לשלם. כמה עלה מדד המחירים לצרכן מתחילת השנה?

אני אומר עוד שני משפטים. 1.1 אחוז. אפשר לשנות את זה. אפשר לשנות את הדברים האלה. זה מצריך ממשלה שבסופו של דבר מחויבת באמת לעניין, מוכנה לקבל החלטות אמיצות, מוכנה לעשות עבודה מקצועית ולא כותרות, שבאמת מפחיתה בירוקרטיה ורגולציה מיותרת, שבאמת תומכת בעסקים קטנים, שהם אלה שייצרו את התחרות במשק, וכך ענף ענף אפשר להוריד את יוקר המחיה. אדוני היושב ראש, זה מה שאנחנו מציעים כדי שנהיה במקום הנכון.

חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני הגשתי דיון מהיר בנושא הזה ושמחתי שאדוני

במקרה כמעט ואין כאן לוביסטים. זה יפה כמשפט. ביקשתי להכניס. גם כשנותנים כותרת, זה מטופל. שמתי לב. במקרה זה דיון שבאמת לא מעניין לוביסטים, לפחות לא בשלב הראשון. אני מאוד שמחה אדוני שהחלטת לקיים את הדיון. בשבועות האחרונים אנחנו מבינים שב-2019 לסגור את החודש יהיה הרבה יותר יקר מאשר בשנת 2018 והסיבות לכך הן מרובות והן העלאת המחירים. בסופו של דבר לא מעניין את האזרחים למה זה קרה, אם זה גז, אם זאת העובדה שהמדינה לא יודעת להיות רגולטור, בסופו של דבר הצרכן הולך לסופר ורוצה לקנות מוצרים בסיסיים, רוצה להדליק חשמל ותנור בחורף ומזגן בקיץ וזה מה שמעניין אותו. כל השאר, אלה סיפורי מעשיות מבחינתו. יש חברות שעולות על הגל ויש את מחיר החשמל שהוא קריטי לכל הדיון הזה כאן.

רואה שאחד מגלגל את זה על השני. שמעתי הבוקר את מנכ"ל משרד האוצר אומר שאנחנו נדון בזה, בסך הכול אין לנו שום אפשרות להשפיע על מחיר החשמל ואנחנו נדון בזה. אנחנו ניתן כל מיני נתונים חדשים. בקיצור, מספרים סיפורי מעשיות. בינתיים המחיר של המים עולה ב-4.5 אחוזים. הסלולר, הרפורמה של שר האוצר, בין 5 ל-10 אחוזים, החשמל ב-8 אחוזים. 40 מיליארד שקלים, בור תקציבי בגלל חלוקת כספים קואליציוניים. זה מה שהאזרחים, הצרכנים, רואים. בנושא הזה של מחיר החשמל. אני שמעתי את ראש הממשלה שהגיע לדיון בוועדה הזאת ואמר שהאזרחים ייהנו מהגז שמגיע, אנחנו נעבור יותר לגז והגז יעלה בזול. אז איפה כל הטוב הזה? אם כל כך טוב, למה לאזרחים כל כך רע? זה דבר שאני לא מצליחה להבין אותו. אני מאוד מאוד מקווה שיש כאן תשובות לדבר הזה. אני אומרת לכם שאת האזרחים זה לא מעניין, ובצדק.

תודה גברתי. תודה שהיית ממוקדת ואני מקווה שהשאר ילמדו ממך. איתן ברושי. אני מתנצל בפני החברים, הוא הגיע ראשון ואני לא יכול לסבול את העובדה שהוא הגיע ראשון, אבל הוא בא ראשון. לאחר מכן אמיר אוחנה ואחריו יעל כהן-פארן. אדוני היושב ראש, אני רוצה לומר משהו ברמה העקרונית. אתה שיבחת את רשות החשמל. אני לא זוכר ששיבחתי אותם. שיבחתי את יושב ראש רשות החשמל. הוא אמר שהוא ישר. לא זו הנקודה. אני רוצה לומר משהו. גם רשות המים, חברי גיורא, ורשות החשמל, יש כאן דבר מבני משונה. הממשלה אחראית בסופו של דבר על התמונה הכוללת אבל היא ויתרה על סמכויות שלה בנושא של מחיר החשמל למשל או המים. הכנסת הסכימה להוציא את עצמה ממעגל מקבלי ההחלטות והיא הופכת להיות שתדלן בפני מקבלי ההחלטות. התקלה כאן טמונה בשיטה. אומר שר האוצר הבוקר ברדיו, מה שנשמע כאן יותר מפעם אחת, ואומרים כאן עוזריו וחברים טובים שלנו

אומרת הממשלה,

ואומר כאן יושב ראש מפלגת העבודה שהחשמל הוא הקטר שמניע את רכבת ההתייקרויות אבל על זה הממשלה אומרת שהיא לא יכולה לשלוט. איזו ממשלה יכולה להגיד שהיא לא שולטת על מחיר המים? אני אתמול פונה לשר שטייניץ, אני אומר לו שהולכים לייקר את השפדן, הרי הבטחתם שלא תייקרו את השפדן, שיעשו תיקון 27, עכשיו אומר לי גיורא שחם ובאמת, אני מעריך אותו שיש פער של 80 מיליון שקלים בין עלות

והולכים להעלות את השפדן בנגב, בעוטף עזה. אני חושב,

שצריך לפרק את המוסדות האלה ואני אומר לך למה. כי אתה ואני וחברים כאן, יש לנו